בוקר טוב לכולם, היום יום - - - אפשר הצעה לסדר?

10 במאי 2022. אנחנו מתחילים בהמשך דיון על הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 257),

מה שנעשה היום זה נוודא שכל ההסכמות שהשגנו כאן בוועדה אכן

עכשיו זה בסדר גמור שיש הבנה,

הכול טוב ויפה, אבל ברגע שיש את הזמן הזה עם הוויכוח איתכם אתם תתקשרו אלינו כחברי כנסת: תראו מה יש.

אבל הוועדה הזאת צריכה לקבוע את העקרונות,

האם השתייכות לקבוצה רב-לאומית מחייבת בדיווח גם אם אין עסקה, ורשות המיסים הבהירה שמבחינתה התשובה היא כן.

(א)שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי

תכף תתייחסו. " - - ובלבד שלא מחזיק בו חבר בני אדם אחר הנכלל

רשות המיסים ביקשה להוסיף, לפי דרישת הלשכות, הפניה גם לחבר בני אדם שחייב בהגשת דוח CBC. אבל אני מבינה שיש שינויים. אנחנו מבקשים לוותר על ההפניה הזאת.

הייתה

את רוצה לעבור על התקנות? נצא לעשר דקות הפסקה כדי שייסגר פה הנוסח.

אני מבין פה מעמיתי שיש חשיבות בגלל ה-gray

אחלה נתונים,

ל-CBC. באמת חילקתי לכל חברי הכנסת את

ישבנו עם הלשכות על התרגום, ועשינו אותו. מתקדמים. ב-(6) הוספנו "תיאור שינויים עיקריים במבנה הבעלות והשליטה". בסעיף קטן (ג) "מידע לגבי נכסים בלתי מוחשיים עיקריים של הקבוצה הרב-לאומית". גיא, פה היו לכם הערות? בשינויים של הקבוצה הרב-לאומית? ההערה היחידה שיש לנו שם זה לנכס הבלתי מוחשי. "מידע לגבי נכסים בלתי מוחשיים", מופיעה המילה "עיקריים". לא צריך את עיקריים שם. הייתה לכם התנגדות פה? ההתנגדות היא בתיאור הכללי של כל העברה מהותית של נכס בלתי מוחשי.

ברשימת הסכמים עיקריים? (ג) רישה. (ג) רישה, כאן לא צריך. כן, שם נכסים בלתי מוחשיים. הכותרות הם חלק ממשהו שעשינו לצורך התרגום, שיהיה ברור, וזה מדבר גם על דברים

משם צריך להוריד את העיקריים. אבל ב-(ג)(2) אנחנו כן מכניסים את זה ואז זה בסדר. חבר'ה, זה טכני, בואו נתקדם. בסדר, אין בעיה.

בפסקה (2) יופיע "פירוט רשימת הנכסים הבלתי מוחשיים העיקריים", שם זה יישאר. בפסקה (3) "רשימת ההסכמים העיקריים בין ישויות הנוגעים לנכסים הבלתי

בפסקה (5) "תיאור כללי של כל העברה", הכנסנו "מהותית" "של נכס בלתי מוחשי". סעיף קטן (ד) פסקה (1) "תיאור כללי של אופן מימון הישויות בקבוצה הרב-לאומית לרבות עסקאות מימון עיקריות". בסעיף קטן (ה) "פירוט מדיניות הקבוצה הרב-לאומית". הורדנו את "בעניין הכוונת פעילות עסקיה", ויישאר "בהתאם לכללי המס והחשבונאות החלים עליה". בפסקה (2) "פירוט תמציתי", לבקשות שהושמעו פה בוועדה. פסקה (3) בעצם זה תיקון של תקנת משנה (ג), שהיום מפנה לתקנה 4, שאותה אנחנו מוחקים, ולכן יהיה "בתקנת משנה (ג) במקום "שחלות עליה הוראות תקנה 4", יבוא "שחלים עליה כללים שקבע המנהל לפי סעיף 85א(ה1) לפקודה". רק הערה, צריך לעשות תיקון דומה,

גם בסעיף 5(א), גם שם יש התייחסות לתקנה 4. את מתכוונת בתקנה 5? כן, בתקנה 5, סעיף קטן (א), גם שם כתוב שלא חלה עליה תקנה 4, אז אותו תיקון שמפנה לסעיף 85א(ה1) החדש צריך לעשות גם שם. פשוט כבר עברנו את זה מקודם. זאת התאמה. נכניס את אותו תיקון גם בתקנה 5(א).

בסעיף קטן (ד), פסקה (2) על המחזור המאוחד של הקבוצה", הוספנו "בשנה שקדמה לשנת הדיווח", בהתאמה למקומות האחרים. ואנחנו בתקנה 5א "דוח ישות אם סופית". סעיף קטן (א) ירד "דוח ישות אם סופית, יהיה ערוך בשפה האנגלית, ויכלול את המידע הכלול בטופס שבתוספת לגבי כל ישות בקבוצה הרב לאומית, המנהל רשאי לתקן את הטופס שבתוספת בהתאם לשינויים באמות המידה הבין-לאומיות". מחקנו את סעיף קטן (א). בסעיף קטן (ב), בפסקה (2), רשות המיסים, ביקשתם למחוק "ובלבד שאותה מדינה היא צד להסכם בין-לאומי אשר על פיו נערך הסכם רשויות מוסמכות", אתם יכולים להסביר את זה?

זאת הערה של משרד המשפטים בשלב הנסחות. למה? משרד המשפטים פה? זאת הייתה הערת נוסח. פשוט לא היה צורך בסיפה הזאת. יש פה כאילו לא קיים הסכם ואחר כך "אשר על פיו נערך הסכם רשויות מוסמכות". הייתה פה איזו טעות בנוסח. את אומרת שבהתחלה זה התחיל בלא קיים הסכם, ואחר כך על איזה הסכם אתם מדברים בכלל. אנחנו מדברים על הסכם - - - בהמשך את אומרת כאילו שכן היה הסכם, אז זה סותר את זה.

שלומית? כאן ברישה ברור שזה בתנאי שהקבוצה כולה עומדת בתנאי של 3.4 מיליארד? סעיף קטן (ב) "המנהל רשאי לחייב ישות בקבוצה הרב לאומית", אנחנו בעצם מפנים ל-85ג(ג), אז המשמעות שהקבוצה כולה עומדת בתנאי של 3.4 מיליארד.

זהו, בעצם מה שנשאר זה התחולה. מה עם התחולה? אז גם כאן התחולה תהיה לגבי - - - כמו שכתבנו בחוק?

ההוראות יחולו על דוחות שיש להגיש לגבי שנת המס 2022,

נצטרך להכניס גם פה את ההבהרה: "ואולם ישות תושבת ישראל או קבוצה רב-לאומית רשאית להגיש למנהל דוח כאמור בסעיף 85ג(ג) לגבי שנת המס 2021",ואז המועד יידחה ל-31 במרץ 2023. נכניס פה גם את הביטול של תקנה 4 על עסקה חד-פעמית, כך שהסעיפים שמתייחסים לביטול תקנה 4 יחולו רק מהמועד שבו יפורסמו הכללים שעוסקים בכללים של החד-פעמי. לגבי הטפסים, גיא? יש לנו טופס מוכן ונפרסם אותו. העברנו אותו במקור כשהתחלנו את הדיונים. אבל בעצם אנחנו מוחקים פה את כל התוספות. מהתקנות. נכון. עוד משהו? נעבור לנושא הבא, ונחזור בשעה שתיים בערך להצביע על החוק הזה. אפשר

אם בסעיף 10 נעלה את הרף מ-150,000 - - - לא, עזוב, אין פה מיקוח יותר,

זה דיון חמישי על הנושא הזה, די, אין.

אנחנו יוצאים להפסקה, נחזור בשתיים עשרה ועשרים לדיון הבא.

נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:10.